שלום לכולם. גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות,

נכבדים, כינסתי את עצמי לדיון השלישי היום מכיוון שאני רואה בנושא הזה נושא בעל חשיבות גדולה מאוד. יחד עם זאת, אנחנו רוצים לטפל בו בשום-שכל. אני כבר אומר לכל